אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת 13 בדצמבר 2020, כ"ז בכסלו התשפ"א, הנושא: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)

4), התשפ"א-2020. עורכת דין רננה, בבקשה. זו הארכה ב-28 ימים של התקנות הקיימות. את לא חושבת שאנחנו צריכים לקבל הסבר על התמונות שראינו בשדות התעופה? נדמה לי שנמצא איתנו מישהו מרשות שדות התעופה שאמור לדבר על זה, לתת לכם הסברים. אני חושב שהם צריכים לגבות את הצ'קים שאת נותנת לנו פה בדיונים על המסלול ועל המתווה שאנחנו חושבים שהוא בטוח. במציאות קורה מה שקורה. עד כמה שאני מבינה,

מדובר באירוע חד-פעמי שנוצר מעומס של טיסות ונוסעים ומטופל על ידי רש"ת וביקורת הגבולות. היום יש סיור בנתב"ג של הנהלת המשרד שהולכת להסתכל על זה. הדאגה שלך במקומה והיא אכן מטופלת, לפי מה שאני מבינה. מבוצעות היום פגישות בין הנהלת משרד התחבורה, רשות שדות התעופה ורשות ההגירה והאוכלוסין כדי לפתור את הבעיה הנקודתית שנוצרה. אנחנו בהחלט ערים לדבר ומטפלים כדי שזה לא יקרה שוב. תראי, אני לא רוצה לשפוט את הציבור,

צוואר בקבוק, אנא תתפרסו ותתפזרו. למה לרכוב אחד על השני? למה ככה להדביק אחד את השני? כנציגי ציבור אנחנו צריכים לדרוש הסברים מהאחראים על המקום, אבל גם הציבור הישראלי צריך להתנהל בצורה אחראית, הגיע הזמן. אולי הכנסת תתפזר, אבל דובאי וכל השאר לא הולכים להיעלם מהמפה.

מה הבהלה הזאת? את אומרת לי שמתקיימים דיונים וזו תקלה חד-פעמית? בעקבות מה שקרה ביום חמישי, יש פגישות של הנהלת משרד התחבורה עם הנהלת רשות ההגירה והאוכלוסין ועם רשות שדות התעופה כדי לפתור את זה.

נאריך את התקנות אם זה פלסטר או מס שפתיים. אם נחזה עוד מחזה כזה שאחד קופץ על השני, שאחד נצמד לשני, שלא שומרים מרחקים, שלא שומרים על ההנחיות שאישרנו כאן, התקנות הבאות לא יאושרו. בסדר, אדוני. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו-12 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק האמור, מתקינה הממשלה תקנות אלה: בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020 בתקנה 41, במקום "כ"ג בכסלו התשפ"א (9 בדצמבר 2020)" יבוא "כ"ב בטבת התשפ"א (6 בינואר 2021)". תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בכסלו התשפ"א (10 בדצמבר 2020). זה שהתקנות האלו ב-6 והתחבורה הן ב-7, האם זה בגלל שהישיבה של הממשלה הייתה בחצות הלילה? זה הועבר ביום רביעי או חמישי לוועדה. מותר לכם לא לדון, אדוני, ב-24 שעות. יש לכם שבועיים כדי לדון. אתם החלטתם לדון אחרי הזמן. לא קיבלתי תשובה. זה עבר ב-20:52. אין מתנגדים, אין נמנעים, התקנות אושרו. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:00.